אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום. הצעת חוק לעידוד תעשיית עתירת ידע (הוראת שעה), התשפ"ג-2023. אני אגיד מה שצריך לעשות עכשיו. עכשיו, היות והכנת את הנוסח שעליו אנחנו מדברים עכשיו,

אין פה חילוקי דעות ואין פה איזה משהו שהוא דרמטי. אני מבקש שתגידי מהם הנושאים שתיקנת.